אני מתכבד לפתוח את הישיבה של הוועדה המסדרת שמונתה כרגע על ידי מליאת הכנסת. ראשית, אני רוצה להציג בפניכם, חבריי חברי הוועדה, מי שלא היה פה, חדש כאן, לא מכיר, את היועצת המשפטית שלנו ארבל אסטרחן. היא אחרי תואר מדהים בחוץ לארץ וחזרה אלינו ארצה. וכמובן המנהלת החדשה של הוועדה, שהיא גם ועדת הכנסת הקבועה, נועה בירן. ברוכה הבאה והצלחה גדולה. אני רק אתקן שהיא מנהלת חדשה, אבל היא היתה סגנית והיא בוועדה כבר קרוב ל-18 שנים. נכון, נכון. אמת ויציב. היא היתה באמת בלב העניינים כל הזמן, והיום היא לקחה את המושכות באופן רשמי ומסודר. ואנחנו מאחלים לה בהצלחה. והיא היתה בוועד, אתה אומר? אבי מכיר את הוועדים, אז הוא גם יודע שהיא היתה בוועד, אז זה בסדר גמור. יש לך עוד יתרון אפילו אצל יושב-ראש הוועדה המסדרת הבא, הבא בתור אחריי. אז קודם כל, להבהיר לכולם, אני יושב-ראש ועדה מסדרת לא כי נבחרתי על ידי מישהו, אלא כי ביבי רצה, והוא קיבל את המנדט להקמת הממשלה והוא החליט למנות אותי. החוק קובע שמי שמקבל את הרכבת הממשלה הוא זה שממנה את יושב-ראש הוועדה המסדרת. אבל אנחנו הבנו שהוא לא יחזיר את המנדט לנשיא כדי שתישאר יושב-ראש הוועדה. יכול להיות שזה אחד מהשיקולים שלו. אבל אל תבנה על זה. אני לא בונה על זה. אני יכול רק לומר לכם שיש גם חוות דעת - - - חבר'ה, אל תפריעו לו. הוא ברגעים הטובים - - - לא, לא, לא. רגע, אני מסביר, אני מסביר. איך אומר דודי אמסלם? אבל אני מסביר. יש חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי כנסת שקובעת שאם המנדט יעבור מהליכוד למפלגה או תנועה אחרת, אז ימנו במקומי יושב-ראש ועדת מסדרת אחר. אני מניח שזה יהיה כחול לבן, ואני מניח שזה יהיה אבי ניסנקורן. לכן הוא יושב פה לצדי, כדי להתחיל להתרגל לרעיון. מעבר לכך, אני רוצה לומר עוד דבר. אם וכאשר גם גנץ לא יצליח להרכיב את הממשלה תיאוריה מופרכת, אבל אפשרית ואז ב-21 יום וגם עד מועד הבחירות הבא, יהיו בחירות פה בוועדת הכנסת מי יהיה היושב-ראש. אני כבר אומר לכם, חברים, שאני מציג את מועמדותי לבחירות האלו. ואני לא יודע מי יציג נגדי, למי יהיה את האומץ להציג נגדי. זה בחירות חשאיות? זו הצבעה חשאית? אני הולך לשאוף גם לבחירות חשאיות כי שם הסיכויים שלי גוברים. ולכן אני אומר, אני לא יודע מה יהיה אבל כרגע זה המצב המשפטי. עכשיו לעניינים. בקשת יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יולי אדלשטיין לקיום ישיבת כנסת מיוחדת לציון 24 שנים להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל וביטול ישיבות הכנסת המועדים הבאים, לפי סעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת: יום שני, ח' בתשרי התש"ף, 7.10.2019; יום שלישי, כ"ג בתשרי התש"ף, 22.10.2019; יום רביעי, כ"ד בתשרי התש"ף, 23.10.2019. יש מישהו שרוצה להעיר הערה לפני שנעבור להצבעה? אני רק רוצה להדגיש בבקשה, אדוני היושב-ראש הישיבה המיוחדת לציון 24 שנה להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין, הבקשה לאישור כי זה יחול ביום ראשון, י"ב בחשוון. איזה תאריך זה? זה יוצא ביום ראשון, י"ב בחשוון, 10 בנובמבר. העלייה להר הרצל היא בשעה 15:00 ואנחנו מכוונים את הישיבה במליאה לשעה 17:00. לכן נדרש האישור.

מי בעד מה שאמרתי כרגע? הו, ממשלת אחדות, חברים. ככה צריכה להיראות אחדות. אז כולם בעד. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד פה אחד בקשת יושב ראש הכנסת לקיום ישיבת כנסת מיוחדת לציון 24 שנה להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל וביטול ישיבות הכנסת,

לתקנון הכנסת אושרה. אין נמנעים, אין מתנגדים. באמת התחלה טובה לכנסת ה-22. 2. בחירת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת בחירת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת. שמות הסגנים המיועדים הם: מטעם הליכוד דוד ביטן, מטעם ש"ס יעקב מרגי, מטעם כחול לבן מאיר כהן, מטעם המשותפת אחמד טיבי, מטעם ישראל ביתנו חמד עמאר. אלו החמישה שאנחנו מבקשים לאשר ולהצביע. כהונתם תסתיים עם מינויים של סגנים קבועים ליושב-ראש הכנסת. מי בעד? מי נגד?

ההחלטה התקבלה פה אחד. 3. בחירת ועדה זמנית לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון והמלצה על יושבי-ראש הוועדות אנחנו עוברים לסעיף א' בסדר היום: בחירת ועדה זמנית לענייני כספים וועדה זמנית לענייני חוץ וביטחון, והמלצה על יושבי-ראש הוועדות. אבל אני כמובן אצטרך להגיע לישיבות הראשונות. נתחיל בחוץ וביטחון, ולאחר מכן נעבור לכספים. אני רוצה להודיע: חוץ וביטחון זה בשעה 19:15, וכספים זה בשעה 19:30. אלו השעות שנצטרך להגיע אל הדיונים כדי להקים את הוועדות

אני מתחיל עם ועדת הכספים: מכחול לבן שלושה חברים אבי ניסנקורן, אורית פרקש-הכהן ומיקי לוי, מהליכוד ארבעה חברים קרן ברק, חוה אתי עטיה, מיכל שיר ודוד ביטן; מהרשימה המשותפת שלושה חברים אחמד טיבי, איימן

מהליכוד חמישה חברים,

אבי דיכטר, יואב קיש, שרן מרים השכל, ואני מיקי מכלוף זוהר, מהרשימה המשותפת אין חברים בוועדת החוץ והביטחון, מש"ס חבר אחד יואב בן צור, מישראל ביתנו חבר אחד אלי אבידר, מיהדות התורה חבר אחד ישראל אייכלר, מימינה חבר אחד נפתלי בנט; מהעבודה-גשר חבר אחד עמיר פרץ, מהמחנה הדמוקרטי חבר אחד יאיר גולן. יש מישהו שרוצה להעיר לפני שעוברים להצבעה. הצבעה מי בעד?

מי נמנע? אין מתנגדים. אין נמנעים. פורר רוצה לומר משהו? ההצבעה היתה כולל המלצה על יושב-הראש? המלצה על יושב-הראש תיעשה בנפרד - - - הוא אמר מי אמור להיות היושב-ראש, אבל אם רוצים להצביע על זה בנפרד - - - אתם רוצים להצביע על זה בנפרד,

אני מבקש על הנושא של - - - אוקיי, אז אני מבטל את ההצבעה הקודמת ואני חוזר על ההצבעה, כשהניא אך ורק לחברות בוועדה. מי בעד החברים בשתי הוועדות שהקראתי, ללא המלצה על יושבי-ראש? מי נגד?

הצבעה בעד פה אחד בחירת ועדה זמנית לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון אושרה.

לגבי עניין יושבי-הראש, אני יכול להמליץ פה או להמליץ בוועדה? הוועדה

- - - ואז הולכים לוועדה עם ההמלצה.

מי בעד?

לא סתם ביקשתי לדבר פה דווקא בנושא של הצבעה על יושבי-הראש. אנחנו לשיטתנו סבורים שהחלוקה של שתי הוועדות הזמניות צריכה להתבצע בין שתי המפלגות

וגם אפילו שיכולנו בכל מיני דילים כאלה ואחרים שהוצעו לנו מכל כיוון כמעט, לקחת לעצמנו את אחת הוועדות דווקא בגלל שאנחנו לשון מאזניים כדי לעשות איזשהו מהלך אמרנו,

ואני אומר את זה גם לחבריי בליכוד וגם לחבריי בכחול לבן, חבריי בליכוד הקריבו את

שיכול היה להישאר יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, וכחול לבן היו יכולים לקחת את ועדת הכספים, או לחילופין. נוצר פה מצב שבסוף אתם מחליפים את יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, ואגב, אין לי שום דבר,

בוודאי לא של גבי אשכנזי כמו שאין לי על כישוריו של חבר הכנסת דיכטר. וגם בהקשר של ועדת הכספים אין לי שום דבר לגבי כישוריו של חבר הכנסת גפני, בוודאי לא ניסיונו - - - אבל אתה לא יודע שהוא עבר לליכוד? אם הוא עבר לליכוד אז אני אשמח לדעת. אם יש איחוד סיעות בין יהדות התורה לליכוד, אני אשמח לדעת. אבל להערכתי אין איחוד כזה. ולכן אני אומר לך לפחות את עמדתנו. יש פה איזשהו דיל שנעשה, גם בגלל שאומרים, חברי הכנסת הערבים נותנים איזשהו גיבוי לחבר הכנסת גפני. אין פה שום דבר אישי. לשיטתנו היה צריך להיות יושב-ראש מהליכוד ויושב-ראש מכחול לבן. זאת החלוקה הנכונה, זאת החלוקה הנכונה כשמדברים גם על ממשלת אחדות ולשם לפחות אנחנו רוצים לכוון. אחר כך תקום ממשלה, ייבחרו יושבי-הראש הקבועים. אבל נוצרה סיטואציה שבעינינו היא לא נכונה, היא לא נכונה פוליטית. זה איזשהו דיל פוליטי שאנחנו לא אוהבים אותו ולא מקבלים אותו. לכן אנחנו גם לא רוצים להתנגד כמו שניים שמתנגדים בתוך הזה. אנחנו נימנע בהצבעה הזו, אבל אני כן חייב להגיד לך את מורת רוחנו מההמלצה הזו על יושבי-הראש.

כן, יוליה. עודד פירט כמעט את כל הדברים בצורה מדויקת, אבל הערה בסוגריים אולי זו התחלת שיתוף הפעולה בין כחול לבן והליכוד שאתם סגרתם את הדיל הזה. אבל כפי שאמרנו מלכתחילה, שגם החלפת יו"ר הכנסת בעת הזו זה לא נכון כי צריך לשמור על סטטוס קוו מסוים.

כפי שעודד אמר - - - ולהחליף את היושב-ראש זה לא סטטוס קוו? אז אמרנו, תשאירו גם את יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון. אין לי בעיה. אמרתי, אם נשארים נשארים, אם מחליטים שהולכים על סטטוס קוו הולכים על סטטוס קוו. אבל לא כל סטטוס קוו. חילקו ביניהם כחול לבן והליכוד את העוגה. כחול לבן נתנו לגבי אשכנזי, הליכוד - - - לא ידעתי שהרב גפני התפקד לליכוד. או שמחליפים שתי ועדות או שמשאירים את המצב כפי שהוא היה. למה הליכוד לא יכול לבקש שגפני יהיה הנציג שלו? אוקיי, בסדר. - - - אם הליכוד החליט שגפני יהיה הנציג שלו, אז איפה הבעיה? סליחה, מצד אחד אפשר לברך את כחול לבן והליכוד על שיתוף פעולה פורה. מצד שני, אולי באמת כדאי לשים דברים על השולחן, אם יהדות התורה היא כבר חלק מהליכוד.

אני שומע את עמדתכם. היא נשמעה

אני רק רוצה לומר לגבי גפני לולא גפני היה מחליט להתפקד לליכוד, מההיכרות שלי איתו היה יכול לפקוד עוד 10,000 יחד איתו.

הם היו עושים בדיוק מה שגפני היה אומר להם לעשות.

אם הוא היה רוצה להיבחר לליכוד, כמעט בטוח שהוא היה מצליח. אבל הוא לא רוצה. הוא רוצה להישאר ביהדות התורה, ואנחנו מכבדים אותו על החלטתו. ויכול להיות שיגיע היום, לך תדע, גפני. אני מבקש לעבור להצבעה. אני מבקש לקבל מליצמן אישור לכך שרוצים אותו ביהדות התורה. אני מניח שליצמן לא יתנגד.

ליצמן יגיד לך לגבי הליכוד ברכה והצלחה, כנראה. אבל אני מקווה שלא נגיע לצומת הזה. מי בעד חבר הכנסת גבי אשכנזי לראשות ועדת החוץ והביטחון?

הצבעה בעד רוב נמנעים 2 ההמלצה על יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון אושרה. שני נמנעים. ההחלטה התקבלה. מי בעד משה גפני לראשות ועדת הכספים?

הצבעה בעד רוב נמנעים 2 ההמלצה על יושב-ראש ועדת הכספים אושרה. שני נמנעים.

קודם כל הולכים למליאה,